מכובדיי,

אנחנו פותחים דיון בהצעת חוק העונשין (תיקון מס' 141) (ענישה לפי חוקי עזר), התשפ"א-2021, הצעת חוק ממשלתית 1431. אנחנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אם נראה שאין מחלוקות גדולות, ומקסימום

תיכף נראה. אבל אם ישנה הודעה, אפשר להוציא הודעה עכשיו. נמצאים איתנו כאן ממשרד המשפטים, ראש אשכול עונשין ופשיעה חמורה, עו"ד לילך וגנר, עו"ד יפעת רווה, ממשרד הפנים עו"ד שחר פרלמוטר, שלום,

וחלק מהאוטונומיה הזאת באה לידי ביטוי בנושא של חוקי העזר.

זה מתיישב עם הרציונל הזה שאותו גוף נבחר הוא זה שיקבע את חוקי העזר בלי צורך לעבור דרך הגוף הפדרלי,

אם צריך, נרחיב כמובן, ואחרי זה נעבור להיבט השני, או שאתם רוצים שקודם אני אציג

ואני חושב שזה חשוב לצורך הפרוטוקול,

יש במובן הזה מעין חוקה שמקבילה את זירות חוקי העזר, פקודת העיריות, פקודות אחרות,

מפקח, אומנם הוא הרשות המבצעת.

חוק עזר בחוסר סמכות או בניגוד לחוקים

יש בזה עולם שלם, ויש לזה משמעויות מאוד גדולות. השאלה היא אם זה כן או לא, ואין משהו באמצע. אין שום סוג של פיקוח על דברים?

את הדברים, דיווח שהוועדה מקבלת פעם או פעמיים בשנה. ויכול להיות שיש סמכות לוועדה לא לאשר לגבי

קודם כל, יש את הבדיקה של נוסח החוק במחלקה אצלנו. והם אמורים גם לבדוק את הנושא של חריגה מסמכות. יש הבדל בין חוקים מאוד ישנים מלפני כמה עשרות שנים לבין חוקים

הרשות המקומית לא רוצה לנהל הליכים משפטיים על דברים שהם לא קלי ערך,

ועצם העובדה שהוועדה, במקרה הזה ועדת החוקה, אומרת,

העניין הזה נראה לנו נוקשה, בבקשה,

- - - חברות, שנייה. ליבי על כותבי וכותבות הפרוטוקולים. רגע, שנייה. זה הדבר המרכזי. בואו נעשה את זה מסודר. הסוגיה שהעלה חבר הכנסת מקלב היא ברורה.

אז לפחות שוועדה - - - אבל מי שקיבל את הקנס הזה יכול ללכת לבית משפט. זו ההחלטה של מי שביצע את העבירה על חוק העזר. אנחנו באים לרשות ואומרים לה אחת משתיים

אחת

שואלים את משרד הפנים מה המגמות בחקיקת העזר,

יכול להיות שהיה ראוי לשנות את פקודת העיריות ולומר שבפעם הראשונה שמותקן בישראל

אני מכיר את המערכת מהצד השני, מפניות של אזרחים. ודיברנו על כך שבמקום ללכת לבתי משפט ולהוכיח, אז אנחנו עושים היום צווי עבירות קנס. אבל האם הצדק נמצא

אבל בעיקר בהקשר של התחומים שבהם עוסקים חוקי העזר. אבל אני אומר שיכול להיות שאנחנו יכולים לייצר מנגנון אם חוקי או לא חוקי בחוקים חדשים. נצטרך לעבוד על זה. אני לא יודע אם זו המסגרת הנכונה. תיכף

אבל אם היו מביאים לנו הצעה גם לעגן את הפרקטיקה הנוהגת וגם לוותר על אישור הכנסת את ההמרה לעבירות קנס, אז היה צריך לדחות את זה בשתי ידיים. אבל זה לא מה שאנחנו דנים בו.

זה חוק עזר שקובע עבירות סביבה, ובלי עבירות קנס אנחנו לא נוכל לאכוף

ואז הם מבקשים באותה ישיבה כבר את ההצעה הזאת. כן, הצעה לעבירת

זה בעיניי דבר משמעותי. אני מבין את ההערה החשובה של חבר הכנסת סעדי לגבי האמירה שדווקא בעבירות הקשות יותר אנחנו לא מגיעים אל הכנסת.

אני לא הייתי כאן, גלעד לא היה כאן.

מה, אנחנו נאשר עכשיו מנגנון שאולי בג"ץ יגיד? - - - בלי לבקר את בית המשפט, יכול להיות - - - אז אני מחזיר

ולא היינו צריכים את הסעיף הזה. מכיוון שהוא לא אמר את זה ברחל בתך הקטנה, אז יש שתי אפשרויות.

מציע, אדוני היושב-ראש,

שאנחנו נאשרר את הסעיף הזה, סעיף 1,

ברחל בתך הקטנה. ולא את סעיף 2. ולא

אני לא יכול להחליט. חבר הכנסת סעדי,

להזדהות עם חוסר הרצון לתת גושפנקה כזאת,

אם הכנסת מחליטה כרגע לא לאשר את זה, אז המסר שיעבור הוא בדיוק הפוך. הוא מסר שאומר, למרות שבית המשפט עצמו לא חשב

אנחנו עומדים על 56 חוקי עזר. כמה מתוכם הם חוקי עזר שלמים? כמה מתוכם הם תיקונים? כמה מתוכם זה אישור של צווי עבירות קנס? צריך להיכנס לגופם של דברים ולנתח נתונים. לא היה סיפק בידי לעשות

אני לא יכול להגיב על מה שאת אומרת. אני יכול להביא ציטוטים של שופטים אחרים בהקשרים אחרים. זה בדיון נוסף,

ובית המשפט העליון בעניין הזה - - - אני רק רוצה להגיד לך,

אז זה לא שאנחנו יכולים כאילו לרחוץ בניקיון כפינו. אבל אנחנו לא היינו מודעים לזה.

לא היינו מודעים לזה. הרי גם בתי המשפט שכל פעם נידון בפניהם עניין של חוק עזר,

חברי הכנסת של האופוזיציה ושל הקואליציה כאן. קיימנו דיון ראשון בעניין. נשנה את לו"ז הוועדה כך שיהיה ביום שני דיון בנושא הזה. נאמר מראש שתהיינה הצבעות בדיון הזה. אני רוצה להציע בשיג ושיח עם מרכז השלטון המקומי,

נכון. אני רק אגיד לאדוני שאם תהיה הוראת חוק אחרת,

תמיד היא תוכל להתייחס - - - לא. היא תגיד, על אף

אין בעיה. זה מייצר איזון מסוים בין - - - אני כתבתי את זה כהסתייגות. לא חשבתי שבאמת אפשר לעשות את זה.

אפשרי. אני אומר שהרעיון היה משותף.

אני בכלל הייתי רוצה שהפטור יינתן רק לשני שליש חברי ועדה,

כלומר,

תשקלו את ההערה לגבי סעיף 1. היא למעלה מן הנדרש. זה ברור שאם תהיה הוראה של המחוקק בחוק ספציפי בעתיד שמחייבת אישור ועדה השאלה היא אם אין פה איזושהי אמירה נורמטיבית חשובה בחוק העונשין